אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת,

יום רביעי. סדר-היום: פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל והארכת כהונה של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023. בבקשה, אדוני היושב-ראש. אני אכן חושב שזה נושא חדש, כי זה מעקר את כל החוק מיסודו.

אני מקבל את הטענה של מטי הרכבי לנושא חדש, ואני חושב שהיא צודקת. הטענה של יוראי. לכן אני מבקש מהוועדה לקבל את הטענה הזאת. הצטרפתי אליה ואני חושב שהיא ממש צודקת. אנחנו צריכים להיות ענייניים פה בכנסת, החוק מתעקר לגמרי, ולא לעניין לקבל הסתייגות כזאת. תודה. בבקשה, מטי. הטענה שלנו היא שזה נושא חדש כי החוק מדבר על עדכון העיתוי. אני מתקשה לדבר, אדוני היושב-ראש, אני לא יכולה לדבר ככה. את צודקת בהחלט. חברי הכנסת של ש"ס, מספיק. תודה. בבקשה, מטי, ואני מבקש שקט. הצעת החוק מדברת על תיקון העיתוי של בחירת הרבנים הראשיים. אנחנו טוענים לנושא חדש מכיוון - - - למה? באמת, תסבירי לי.

היא מנסה לדבר. בבקשה, מטי. מה קרה לבית הנבחרים שלנו? לא לבלבל אותה.

בוא נעשה הפסקה, אדוני היושב-ראש. נעשה הפסקה לרבע שעה. אני מבקש שקט. בבקשה, מטי. אנחנו טוענים לנושא חדש. במהות הצעת החוק מדובר על עדכון לוחות הזמנים בבחירות לרבנות הראשית, בטענה של הסמיכות לבחירות המוניציפליות. העובדה שהבחירות לרבנות הראשית היו בסמיכות לבחירות המוניציפליות הייתה ידועה מיום כינונה של הממשלה הזאת. הדחיפות עכשיו, אחרי חצי שנה שהממשלה הזאת מתפקדת, נובעת מסידור עבודה למקורבים לאח של, לבן של, לאבא של. אם חשבו שהסמיכות הזאת אינה בריאה לתקינות ההליך, היו מתקנים את התיקון הזה בעבר. לכן, אנחנו, כנבחרי ציבור בבית הזה, לא צריכים לתת יד לדילים של סידורי עבודה אלא באמת לבוא לטובת הציבור. העובדה הזאת הייתה ידועה לפני חצי שנה, ולכן סוגיית העיתוי הינה במהות נושא חדש כי היא פרסונלית. כן, גם בקק"ל היו כל מיני דברים פרסונליים. בבקשה, חבר הכנסת מתן כהנא.

אני גם רוצה לטעון שכל העיסוק בחוק הזה, זה נושא חדש. אחד הרציונלים שהיו בבסיס הבקשה לדחות את הבחירות לרבנות הראשית, היה מכיוון שבשלוש הערים הגדולות אין רב, ואין מישהו שייצג את הציבור של אותה עיר. כאשר באים לבחור את הרב הראשי לישראל,

האזרחים שגרים בירושלים, בירושלים ובחיפה, בעצם לא יהיו שותפים לאקט של בחירת הרב הראשי לישראל. איפה הבעיה? שבמקביל לחוק הזה, ש"ס והסיעה המתקראת הציונות הדתית, הגישו הצעת חוק, שבעצם משנה את כל הדרך שבה נבחרים רבני ערים. השיטה החדשה שבה ייבחרו רבני ערים בעצם מנטרלת את רצון הציבור. מנטרלת את רצון הציבור. בערים הגדולות, פחות מ-50% מהכוח יהיה בידיים של העיר לבחור מי הרב שלה, ובערים הקטנות יותר, יישארו בידיים של העיר בערך שליש מהכוח לבחור את רב העיר.

כל הרציונל הזה נופל, כי מי שיבחר את רבני הערים מעכשיו ואליך בהנחה שהחוק הזה יעבור, כי כל חוק שאתם רוצים להעביר, אתם פועלים בצורה דורסנית ומעבירים אותו מי שיבחר את רבני הערים יהיה בעצם שר הדתות מש"ס ומועצת הרבנות הראשית, ולא העיר. כל הרציונל הזה לא רלוונטי, ולכן חייבים לעצור את התהליך.

חבר הכנסת אלקין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ועדת הכנסת, הדיון כאן בוועדה בנושא חדש הוא הזדמנות מבחינתכם לעצור עם החקיקה ההזויה הזאת. הרי יש פה תקדים למשהו שיכול להביא אותנו רחוק. בכל פעם שלא נוח לנו משהו אנחנו נדחה בחירות. ככה אפשר להגיע לעוד כל מיני רעיונות, איזה עוד בחירות אפשר לדחות, כי זה לא מתאים בהקשר כזה או אחר, או יש בעיה פרסונלית כזאת או אחרת. לכן, העברת הנושא החדש לוועדת הכנסת, היא סוג של סגירת מעגל. הרי ישבנו ודנו בחוק הזה, כמדומני, אדוני היושב-ראש, על מתן פטור מחובת הנחה. היה פה דיון על עצם החקיקה הזאת, ולמה יש צורך לעשות אותה. אמרנו כבר אז שאתם עושים טעות מאוד מאוד קשה בהליך החקיקה. שאלנו אפילו את שר הדתות, שבא לכאן, בכבודו ובעצמו. השר לשירותי דת, לא מוסיפים לו סמכויות. יש סמכות אצל משה ארבל, אתה מנסה לסכסך עכשיו ביניהם? חבר הכנסת אזולאי, הקצב שבו אתם מחליפים בעלי תפקידים אנחנו לא עומדים בו. אומרים שעוד מעט השר ארבל כבר לא יהיה שר הבריאות. מה אתם רוצים? אנחנו רוצים להתייעץ איתכם. זה יקרה אחר כך. אגב, אדוני היושב-ראש, תרשום לפניך, שלא תגיד שלא ביקשנו, שלפני ההצבעה, כשיסתיים הדיון, אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית.

ולדימיר, בבקשה. רגע, הייתי באמצע.

אתה באמצע ארוך מאוד, זאב. זה בסדר, אני בדרך. באתי מהאקדמיה, לוחות הזמנים שלי הם נאום של 45 דקות. כן, לוחות זמנים כמו שאתם נתתם לנו.

בבקשה. אני אומר לך ואמרנו לך את זה פה בתחילת הדרך, שזאת הזדמנות אחרונה לך כיושב-ראש הוועדה הזאת, כיושב-ראש הקואליציה, לקחת את ההזדמנות הזאת ולעצור את הדהירה עם החוק הזה, שאין לו שום מקום, אין בו שום היגיון, ויפה שעה אחת קודם.

ולדימיר בליאק, בבקשה.

קודם כול, אני רוצה לחזק את הטיעונים של חבריי. יש חושב שיש פה טענה חזקה של נושא חדש. החוק הזה הוא חוק מיותר, חוק שנולד בקומבינה. אין שום קשר בין בחירות מוניציפליות לבחירות לרבנות הראשית. אני תוהה איפה עובר הגבול, ואם אפשר לדחות את מועד הבחירות כשאנחנו נמצאים הלכה למעשה במהלך מערכת הבחירות, ואם אפשר גם לשנות את תקנון הכנסת ולדחות את הבחירות לוועדה לבחירות שופטים, איפה עובר הגבול?

כי אפשר לשנות את מועד הבחירות, לדחות את מועד הבחירות, לשנות את הליך הבחירות, כפי שאנחנו רואים. ולדימיר, אתה לא מבין. עוד מעט תהיה הצעת חוק לדחות את הבחירות המוניציפליות. בוודאי.

לא מתאים לנהל אחר כך בחירות לרבנות הראשית, כי צריך עוד קצת זמן. אז יידחו גם את הבחירות המוניציפליות. אפשר גם לקבוע שלא צריך בחירות מוניציפליות בכלל. אולי ראש הממשלה ימנה את ראשי הערים.

זאת ההזדמנות שלכם לעצור את החקיקה המושחתת הזאת, כי חבל. תודה רבה, ולדימיר. חברת הכנסת שרון ניר. אני חושבת שמדובר בנושא חדש. עצם העובדה שמדברים על חיבור בין הבחירות לרבנות לבחירות לרשויות מוניציפליות, זה הדבר המרכזי. זה הנושא החדש. זהו, עצרי. מעבר לכך, היות ויש משהו מעל לפני השטח ומשהו מתחת לפני השטח, מתחת לרדאר אתם חושבים שהציבור לא יעשה היקש ויראה את המינויים זה הפסול. יש פה רצון ליצירת תנאים מיטביים למינוי מקורבים ולסידורי עבודה. אני חושבת שזה פסול מהיסוד. תודה רבה, שרון. הייעוץ המשפטי של ועדת החוקה, בבקשה. לטעמנו, מבחינה מקצועית, זה לא נושא חדש. התיקון ניסוחי בלבד. הסעיף מדבר על שני הרבנים הראשיים, ומוצע להחליף את המילה "שני" במילה "כל" כל הרבנים הראשיים. כל הרבנים הראשיים,

ומבחינה מעשית זה אותו הדבר בדיוק. זה רק תיקון ניסוחי. לא יכולתם להסביר לנו את זה בוועדה? למה באנו לכאן? אנחנו יוצאים להתייעצות סיעתית, וחוזרים ב-10:46.

אני מחדש את הדיון. מי בעד הצעת חברי הכנסת לנושא חדש?

בעד, 10 נגד, 1 נמנעים, אין ההצעה לנושא חדש

10 בעד, 1 נגד. אם כך, טענת נושא חדש התקבלה. רוויזיה. הדיון

(הישיבה נפסקה בשעה 10:49 ונתחדשה בשעה 11:17.) אני מחדש את הישיבה עם רוויזיה של חבר הכנסת זאב אלקין. מאחר והוא לא פה, הרוויזיה נדחית. אני נועל את הישיבה, תודה. הישיבה ננעלה בשעה 11:18.